אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הערה לסדר, אדוני. גם אני. רק שנייה אחת. לגבי הרביזיה על החלטת הוועדה בדבר שינויים בהרכב הסיעתי, מציע הרביזיה,

ולכן הרביזיה נדחית. אנחנו מבקשים לקבוע כממלא מקום קודם אני השמטתי שם אחד בוועדת החוץ והביטחון, את רם שפע כממלא מקום קבוע בוועדת החוץ והביטחון של מיקי חיימוביץ'. הוא לא יודע כבר כמה יש לו. רם, כמה יש לך?

איתן, רשומים לך ממלאי המקום של יש עתיד? כבר הצבענו עליהם. כבר הצבענו עליהם. אני מוסיף גם ממלאי מקום בחוץ וביטחון של מיכאל מלכיאלי יהיה ינון אזולאי, ובכספים, מיכאל מלכיאלי יהיה ממלא מקום של ינון אזולאי. אחד בחוץ וביטחון ואחד בכספים. מי בעד? רגע, רגע, הודעה בשם סיעת יהדות התורה. את השמות שלנו אנחנו נמסור בישיבה הקרובה שתהיה.

הודעה בשם סיעת המשותפת את כלל השמות שלנו נמסור היום. לגבי מ"מ, גם כן נמסור היום. מי בעד ממלאי המקום כפי שהקראתי? להרים את ידו.

יש מתנגדים? מי נגד? מי נמנע?

אני קובע שנקבעו ממלאי המקום. אני עובר לפטור. קיבלנו בקשה - - - הערה לסדר. רגע, האמת שביקשו לפניך. עוזי דיין ביקש לומר לפניך משהו. האירוע הזה הוא אירוע חמישי שלי הבוקר עד הצוהריים, ועוד צפויים אירועים ועדתיים. לכן יש לי בקשה, שהשימוש בכלי של הרביזיה, שהוא כמובן דמוקרטי והכרחי וכולי, ייעשה רק במקומות שמניחים שהוא יביא תוצאה, אחרת הוא מה שקוראים אצלנו מסל"מ מסע סרק להרגעת המצפון. אתה עושה את זה ואתה יודע שזה לא יעשה כלום חוץ מקצת ינדנד וירגיז, ובעיקר יפריע לכאלה שצריכים להיות במספר מקומות. זה לא יעזור בסוף. עוזי, אם הייתי מקשיב לך, יכולתי להישאר בבית רביזיה, התייעצויות, הסתייגויות.

אלה הכלים הדמוקרטיים שיש. אין לאופוזיציה כלים אחרים. אם הקואליציה הייתה נורמלית ומחזירה - - - מיקי, אני מעביר לך את רשות הדיבור. לעוזי נתת לדבר. אם היו נותנים את הנציג שמגיע לנו בוועדה לבחירת שופטים ואת ועדת הכלכלה, הייתי מאזין לך. אבל אני לא יכול להאזין לך. - - - לצורך דיוני, ולא ישיג את מטרתו, ולכן כל מה שאני אומר,

אתה יודע כמה דברים לא משיגים את מטרתם במדינה הזו? מיקי, בבקשה, הצעה לסדר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

צמצמו מהלכים לדברים שמביאים תוצאות. אני נאלץ להגיד לא. מיקי, זו הצעה שלו, עכשיו תורך לדבר. אני נאלץ להגיד לו לא. הדיון הקודם,

שעסק באותן הארכות של חוקי העזר העירוניים בנושא שמירה

שעשיתי פעם נוספת, והיא עדיין לא הסתיימה, לכן אני מסייג אותה, עולה כי האגרות כלולות בתוך החוק. גם בדברי ההסבר של החוק אני פשוט מכה את עצמי, לא עשיתי שיעורי בית כמו שצריך, לא קראתי את זה, פספסתי. אני מחכה לייעוץ המשפטי של הוועדה, ואנחנו כמובן נדון בזה. אני אומר את זה רק לפרוטוקול, כי זה היה כנראה לא בסדר. אם אני אטעה, אני אתנצל.

בפרסום של הוועדה לגבי הרכב הוועדות נפלה טעות. מתברר לפי ההודעה שאין לנו מקום בביקורת המדינה, ובמקומנו בטעות הוכנס נציג ימינה. אני מבקש לחזור גם לפרוטוקול וגם לסיכומים שהודענו עליהם, גם כאן בוועדה, עפר שלח ואני. להזכיר, היו לנו שני מקומות אחד נתנו לקארין אלהרר, שנמצאת עכשיו על תקן של המשותפת, והשני שהוא נציג שלנו. אמרתם את זה שנייה לפני שנכנסתם. אנחנו בהחלט נבדוק את זה, ובמידה ונפלה טעות, כפי שאתם טוענים, אנחנו נתקן את זה, כמובן, ללא דיחוי. אני רוצה לעבור לנושא של בקשת הפטור שמבקשת הממשלה, חוק מענק עידוד תעסוקה (הוראת שעה נגיף קורונה החדש), בכל הנוגע להענקת 7,500 שקל מענק לאותם מעסיקים שיחזירו לעבודה עובדים, וכמובן, 3,500 בהתאמה למי שיחזירו לפני. הממשלה הצביעה על כך אתמול, בצוק העתים, כדי לאפשר דיון בוועדה ולאפשר את העברת הכספים במהירות האפשרית. אני מעלה את הנושא לבקשה לפטור כפי שביקשה הממשלה בקריאה ראשונה. נציג הממשלה פה? למרות כל מה שאמרתי קודם, אמרנו שכן נעלה דברים בנושא של נגיף הקורונה החדש, אבל אני עוד לא הספקתי לדבר עם הממשלה על השיח שהיה פה, ואנחנו נעמוד על כך. טלי ארפי ואיציק דניאל, נציגי משרד האוצר, נמצאים? שלום, צוהריים טובים. יש לך גם וידאו שאת יכולה להפעיל? את כרגע בלי וידאו. אני בלי וידאו. כמו שציינת, אנחנו מביאים הצעת חוק שהמטרה שלה היא לעודד החזרת עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת. הצעת החוק מתייחסת לשלוש קבוצות של עובדים כאלה שנרשמו והתייצבו בשירות התעסוקה מינואר עד ה-28 בפברואר, ולא השתלבו בחזרה בשוק העבודה החל ממועד רישומם. קבוצה שנייה היא קבוצה שפוטרה או הוצאה לחל"ת מה-1 במרץ ועד ה-30 באפריל, בין אם היא נרשמה ובין אם לא נרשמה. קבוצה שלישית היא קבוצה שמתייחסת לזכאי קצבת אבטלה בחודש מאי ולזכאים לגמלת אבטחת הכנסה בחודש מאי, וזכאים למענק הסתגלות לבני 67, מענק שקבוע בתקנות שעת חירום, שניתן מענק לבני 67 עם הכנסה מסוימת. הממשלה ביקשה לתת מענה סוציאלי, מאחר ובני 67 לא זכאים לדמי אבטלה. גם אלה ייכללו בקבוצת העובדים שבגינם ישתלם מענק. גובה המענק, כפי שציינת, לגבי עובדים שהחלו לעבוד במאי יינתן מענק בסך 875 שקלים חדשים לחודש, 3,500 בסך הכול. לגבי עובדים שהחלו בעבודתם מה-1 ביוני, 1,875. החוק כולל הוראות שמתייחסות לאופן תשלום המענק, איך מגישים את הבקשה. מי שמתפעל את המענק יהיה שירות התעסוקה, כאשר התשלום בפועל ישתלם על ידי רשות המיסים. יש הוראות שמתייחסות לאופן העברת המידע מרשות המיסים לשירות התעסוקה, ומידע שיגיע מהמוסד לביטוח לאומי, הוראות שקשורות לאופן הגשת הבקשה, הן על ידי המעסיק והן על ידי העובד. יש סעיף שמתנה את הכניסה של החוק לתוקף בתיקון לחוק יסוד, שמאפשר את ההעמדה של המקור התקציבי ליישום החוק בסך 5.5 מיליארד. אני מבינה שהיום הצעת החוק עתידה להידון במליאה. בגלל הדחיפות והרצון להתחיל להתניע את תשלום המענק כמה שיותר מהר, אנחנו מבקשים את הקיצור.

חבר הכנסת מיקי לוי. תברך, למה לא? מיקי, רק דברים לא טובים?

אנחנו נצביע בעד, זה ברכה. נצביע בעד, זה ברכה. טלי, את היית איתי בכספים. מה שלטובת הציבור ומדינת ישראל, אני תמיד בעד. נכון, לכן אני מצפה ממך שתגיד דברים טובים. אני מברך על היוזמה. אני רק רוצה להגיד אמירה אחת בנושא כי הוא נושא חשוב, ואני אומר את זה לנציגי משרד האוצר, ואנחנו נעמוד על כך. יש בתוך החוק הזה גם עיוותים. אחד העיוותים הוא למשל שמי שהוא חבר אגודה שיתופית לא מקבל בגין זה מענק. נוצר מצב מעוות שמעסיקים שיש להם עובדים שהם שייכים לאגודה שיתופית לא יחזירו אותם לעבודה כי בגינם הם לא יקבלו מענק, לכן זה דבר שחייב להיות מוסדר. אנחנו נעמוד על כך. אנחנו נצביע עכשיו על הפטור, אבל אנחנו נעמוד על כך בוועדת הכספים, שהדבר הזה חייב לבוא לידי פתרון, כי לא יכול להיות שיהיו פה אזרחים שבגלל שהם חיים בצורה משותפת, באגודה שיתופית, בגינם לא יקבלו מענק, ויתר האזרחים יקבלו מענק.

זה הועלה כבר בוועדת כספים שהייתה. במסגרת החוק הזה יצטרכו לתקן את זה. מי בעד מתן הפטור לחוק? ירים את ידו. מי נגד?

אני קובע שהפטור ניתן. תודה רבה לחברי הוועדה על ההבנה. למרות שזה עוד פעם פטור מחובת הנחה. אמרתי. אמרתי, פתחתי בזה. אני יודע, שמעתי שאמרת. תודה רבה, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:40.